היום יום שני ב' טבת התשפ"ב, 6 בדצמבר 2021. על סדר-היום: שינויים בתקציב לשנת 2021. בעקבות הדיון שהיה בשבוע שעבר, הצלחנו להתקדם בנושא של מוכשר לחינוך מיוחד משרד החינוך יעדכן בהמשך, ובאמת אני חושב שיש התקדמות משמעותית לא סיום הסיפור אבל התקדמות משמעותית. תכף נדבר על זה. הצעות לסדר.

אדוני היושב בראש. אני מתחבר לדברי הפתיחה שלך. אני מאוד מקווה שההתקדמות המשמעותית תישא פירות, כי אנחנו שבעי התקדמויות משמעותיות כבר שלוש שנים בעניין הזה. אני עדיין חושב ששנת תשפ"א, שלגביה משרד החינוך אמר שלא יחכו עד שיבררו ויבנו את כל התיקים של הגננות, כי זה בלתי אפשרי לעשות את זה לגביה, לגבי הצרכים לשחרר, וזה לא צריך להיות מקדמות אלא כפי שהם התחייבו שהדבר הזה יבוא לידי סיום כמה שיותר מהר. שנת תשפ"ב צריך לתת להם לוח זמנים. עד מתי? עוד חודש? מבטלים את הבירוקרטיה שדיברנו עליה פעם קודמת? לא ידרשו את כל האישורים כפי שדרשנו אלא יסתפקו בביטוח לאומי? מה ההתקדמות המשמעותית?

אני לא רוצה להיות הדובר שלהם. אני יודע שהיתה ישיבה אצלך קודם, ואני מעריך את ההירתמות שלך למשימה הזאת, אבל אנחנו כמשקיפים מהצד וכאלה שליוו את זה כמה שנים כאן- - - אשמח אם תהיו לא רק משקיפים מהצד אלא גם שותפים לתהליך. ודאי שלא היינו משקיפים מהצד ליווינו, וכל דיון אני פה מעלה את זה, אבל במבט מהצד כצופה מהצד, למה שאתה עכשיו אומר התקדמות - זה דבר שחווינו אותו פה המון פעמים ועדיין זה לא הסתיים. לכן צריך להיות לוח זמנים, אחרת אני לא חושב שאפשר לאשר. תודה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כמובן אני מצטרף לדברים של חברי שלמה קרעי, אבל אני מבקש בהצעה לסדר, שמעתי אתמול שוועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק שאפשר לגייר רב עיר, רב מושב, רב מועצה אזורית, וראש ישיבה - לא של ישיבה חרדית, כי בישיבה חרדית אולי הוא לא מבין כל כך בגיור. יצא המרצע מן השק. המציעה וכנראה ועדת שרים תומכת בה בעניין הזה- לא צריך בכלל גיור. גיור זה דבר מיותר. שיבוא גוי ויגיד שאני רוצה להית יהודי ואני חי כאן בארץ והכול בסדר, אז הוא יהיה יהודי, למה צריך גיור? אתה לא סומך על הרבנות הראשית. זאת לא הצעת החוק.

אבל בכלל לא משנה. אתה רוצה לדבר על הנושא של הרבנות בסדר, אבל המושג הזה שצריך שיהיה ראש ישיבה שלא יהיה בישיבה חרדית, יצא המרצע מן השק. אני בכלל חושב שצריך לתת לרבנים גם אפשרות לאשר רשיון טיס. למה לא? מה זה שונה מגיור? גיור זה מקצוע. צריך ללמוד אותו. רב עיר או ראש ישיבה יכול לעשות גיור? אז שייתן גם אישורי בריאות וגם רשיונות טייס, כי אליבא זאת שהציעה את הצעת החוק ו-וועדת השרים שתמכה בה אגב, ברור לנו לגמרי שהוא ומתן כהנא עובדים בשיתוף פעולה - הוא יהיה האיש הטוב, היא תהיה האשה הרעה. היא כנראה התנדבה להיות כי חושבת שזה יוסיף מנדטים לישראל ביתנו. זה דבר שהופך הכול ללעג וקלס, כל הסיפור הזה וכל הצעת החוק הזו שאושרה, אמנם עם מגבלה שזה לא יבוא למליאה אלא שלושה שבועות. לעג וקלס. אני חושב שהשלב הבא יהיה, גם אם יבוא מישהו שלא אזרח ישראלי שיגיד: אני רוצה להיות אזרח ישראלי, הוא יקבל גם את זה, במיוחד אם איזה ראש ישיבה ייתן לו אישור. למה שלא יהיה אזרח ישראל? כל התהליכים האלה רוצים לפרק את כל המסגרות.

חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. בוקר טוב, חנוכה שמח. היום זאת חנוכה, יום גדול ומסוגל. זה היום שסוגר את שמונת הימים. מי שרוצה להתפלל, מי שמאמין ומתפלל, מסוגל להרבה סגולות ודברים טובים. שנתפלל לקב"ה כל אחד עם התפילה שלו בשביל הצרכים האישיים וגם בשביל הכלל. הרב גפני, אני מצטרף לכל מה שאמרת. מדובר מה שרוצה כהנא לעשות להעביר את השרביט לרבני הערים ללא פיקוח של הרבנות הראשית. זה בגדול מה שההצעה אומרת. אומרת גם שהתחילו לקבל את הגיורים הרפורמיים, מי שמתגייר בגיור רפורמי הוא גוי ולא יהודי. אין דבר כזה גיור רפורמי. לא קיים בהלכה מצב שיש גיור רפורמי. רפורמי שהיה גוי והתגייר, נשאר גוי. זו ההלכה. גם מי שלא מסכים עם זה זה המצב. יחלקו עליך הרבה. אין מה לחלוק. גם הם לא חולקים. הם מבינים שאין דבר כזה גיור רפורמי. מי שהתגייר בגיור רפורמי, נחשב עדיין גוי כי זה לא גיור. יש גיור אחד בהלכה, ואם רפורמי התגייר בגיור אמיתי, אין בעיה. הוא יהודי אבל לא בטוח שעושה את זה, כי אם התגייר בגיור רפורמי, הוא לא יהודי. אם הוא גוי שהתגייר בגיור רפורמי, מותר לו לחלל שבת. אפשר לקחת אותו כגוי של שבת.

מחזק את ידיהם של לוחמי מג"ב שבשבת הצילו חיים של אזרחים רבים, ולגנות את מה שמח"ש עשו שלקחו אותם לחקירה באזהרה. מזמן אמרנו שצריך לסגור את המחלקה הזאת. מח"ש זו מחלקה לחיפוי שוטרים. הפעם הם הלכו נגד מה שעשו הלוחם והלוחמת. ביום שישי האחרון ציינו בעולם את היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, סיום החודש שנועד לקדם את ההבנה שלנו לאנשים עם מוגבלויות. שירות התעסוקה פרסם, שבזמן האחרון לצערנו, מ-9.1% בקרב דורשי העבודה אנשים עם מוגבלות, וככל שהגיל עולה גם דורשי העבודה החלק מקרב האנשים עם מוגבלויות גם עולה. לנו כחברה זה תעודת עניות. זה מראה שאנו עדיין לא יודעים לקבל אותם בתוכנו וצריך לעשות הכול על-מנת לראות איך אנו מקבלים את האנשים עם מוגבלויות. זה אנשים שכשאנחנו רואים אותם פה בכנסת מבינים אותם וחשים אותם ולומדים מהם, וגם בשבילנו, עם היכולות וכוח הרצון שיש להם - שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו. לכן חשוב שנעשה כל אחד בביתו, בעצמו למען האחר, הזולת, האנשים עם מוגבלויות, וכחברה כללית כאן בכנסת צריכים לעשות אנחנו כחברי כנסת יותר למען אותם אנשים.

נירה שפק, בבקשה. בוקר טוב. כהרגלי בקודש אפנה לאוצר. עדיין נושאים שהיו צריכים להיות מטופלים הן בנושא הקורונה והן בנושא שומר החומות, כולל הבוקר שאני מקבלת פנייה מעוד בעל מפעל בשדרות, באזור התעשייה. לא מקבלים את הכסף. חלק מהם אכן נכנס ה-60% שהבטיחו לנו, ובזה תם הטקס. לא ייתכן ששבוע אחרי שבוע אני פונה פה, אתה פונה פה ולא מוסדר. אני מבקשת שנקיים דיון בנושא, כי יש סוף לכל תעלול. מאי היה ממש מזמן. ממש מכעיס.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני מחזק את ידי לוחמי מג"ב הלוחם והלוחמת שפעלו בנחישות, ולהביע את הזעזוע מעצם העובדה שמייד אחרי זה, במקום לקחת אותם לחדר חלוקת ההצלה, לקחו אותם לחדר החקירות באזהרה, הפכו אותם לחשודים. הגשתי אתמול הצעה לדיון מהיר בוועדה לביטחון פנים. אני שמח שהצטרפו אליי ח"כים כמעט מכל סיעות הבית. אנחנו במטרה קודם כל שתהיה שקיפות בעניין הזה. מה זה הנוהל הזה? מי קבע אותו? מי קבע שגיבורים שלנו שמחסלים מחבלים צריכים ללכת לחדר חקירות? ולמה פעם כן ופעם לא? בדיוק, כשנוח, כלומר הנוהל הזה מאוד גמיש. או לעשות שוויון ומשהו אחיד לכולם לבטל את הנוהל ההזוי הזה שבו חיילים שלנו, לוחמים שלנו עושים את המוטל עליהם, מונעים פגיעה נוספת ביהודים חפים מפשע ובסוף הולכים לחדר החקירות. בנושא החינוך המיוחד אני מצטרף לדבריו של שלמה קרעי. אנחנו רגילים לזה שהאוצר מבטיח פה דברים ולא מקיים, אבל זו סאגה שמשתמשת מול משרד החינוך והאוצר, ופשוט לא נותנים להם לתפקד. לא יודע אם יש עוד גורם שהוא אומר לו לשלוח דברים בדואר. הגיע הזמן שייתנו להם מה שמגיע להם, מה שמגיע לילדים. נושא אחרון הבריאות בפריפריה. אני הגשתי הצעת אי-אמון בממשלה על מכשור רפואי בפריפריה במספר נושאים. אחד מהם היה מכשיר הניתוח דה וינצ'י בבית החולים בנהריה ששוכב שם ארבעה חודשים ולא קיבל רשיון כמו מכשירים אחרים בפריפריה שלא נותנים להם רשיון. יש רצון עז לתת רשיונות במרכז אבל לא בפריפריה. אתמול בלילה התבשרתי שבית החולים קיבל את האישור. זו בשורה גדולה לצפון. אם זה כך אבקש מיו"ר התנועה שלנו שכל שבוע אגיש על מכשיר אחר. אם זה מה שגורם לכם לאשר הצעת אי-אמון בממשלה. הנושאים שהעלית כל הזמן בכל מקום על הנושא זהה בסוף השפיעו.

תודה רבה. אמשיך להיאבק. עובדתית ארבעה חודשים אני נלחם על זה, ובלילה שלפני הצעת אי-אמון שאני אמור להגיש, זה אושר. אני מברך. הרשימה ארוכה. אני לא אומר שהממשלה הזאת זה התחיל בממשלות קודמות, וגם כשהייתי חבר קואליציה וגם כשהייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים נלחמתי על זה. גפני הקים ועדה מיוחדת לטיפול בנושא הזה. ביום חמישי הייתי בערב התרמה בבית החולים פוריה למרכז השיקום לילדים,

המיליון שהיו חסרים השגנו בוועדה הזאת, בוועדת המשנה לוועדת הכספים. מרגש לראות

עשינו משהו שישפיע על חיי התושבים בצפון. מצד שני, מתסכל כמה צריך לריב על המובן מאליו. גם בנושא הציוד רפואי שסוכם פה בוועדה, די רוצים להתעלם מזה, די משחקים איתי. די רוצים למסמס את זה. לקח להם שבועיים למצוא את ה-5 מיליון. זה דבר עצוב לגלות, שלדברים כאלה חשובים, המוטיבציה של האוצר יורדת פלאים. אמשיך להיאבק ולהילחם על מה שמגיע לתושבי הצפון.

בקשה 20001 תודה. אנחנו עוברים לסעיף 20001, משרד החינוך. נציג את הבקשה ואז ניתן לנציגי משרד החינוך להתייחס לנושא של מוכשר,

ואז נראה איך מתקדמים.

הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת 2020 לשנת 2021 בסך של 3.67 מיליארד שקל במזומן לתקציב משרד החינוך וזאת בהתאם לפירוט המופיע בטבלה שהועברה לוועדה. תכנית מספר 1: פעילויות מטה מרכזיות - פעולות ושכר ־ 345,625 אלפי ש״ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערך בחינות הבגרות.

התקשרויות הרשות הארצית למדידה והערכה אשר חוצות שנת תקציב.

התקשרויות לתפעול ואחזקת מטה המשרד אשר חוצות שנת תקציב. תכנית מספר 206101:2 חינוך מיוחד - 257,086 אלפי ש״ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. התקשרויות עבור ליווי תלמידי חינוך מיוחד הזכאים לכך בהסעות אשר מתואמות עם שנת התקציב וחוצות שנת תקציב.

עבור סיוע לתלמידים המרותקים לביתם אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב.

התקשרויות עבור מתן שירותים נלווים פארא רפואיים בחינוך המיוחד אשר מתואמות עם שנת לימודים וחוצות שנת תקציב. תוכנית מספר 3: 206601 המינהל חינוך התיישבותי - 203,688 אלפי ש״ח : סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. התקשרויות עבור פעולות ויוזמות פדגוגיות בבתי הספר של המינהל לחינוך התיישבותי אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב.

התקשרויות עבור ביצוע פעולות בפנימיות השייכות למינהל לחינוך התיישבותי אשר מתואמות עם שנת הלימודים וחוצות שנת תקציב. 206701תוכנית מס' 4: פעילויות ופרויקטים - 1,622,466 אלפי ש״ח. מה הייתם עושים עם זה אם לא היו מאשרים תקציב? איך הייתם משלמים שכר?

שעשו בשנה שעברה. תסיים בבקשה. 206701תוכנית מס' 4: פעילויות ופרויקטים - 1,622,466 אלפי ש״ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

תכניות לימודיות ייחודיות אשר ההתקשרויות בהן חוצות שנת תקציב, במסגרת התכניות לקידום מצוינות.

החומש לקידום החינוך הערבי ותכנית אתגרים. לחינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית מכוח החלטת הממשלה 922. ג. התקשרויות החוצות שנת תקציב לביצוע פעולות חינוך עם נוער בסיכון, פעולות הניהול העצמי בחינוך ופעולות לקליטת עלייה.

התקשרויות לתמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגיים אשר חוצות שנת תקציב.

התקשרויות להקמת מגמות טכנולוגיות בבתי ספר אשר תקצובן חוצה שנות תקציב. תכנית מספר 206702:5 הארכת יום הלימודים - 331,351 אלפי ש״ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנת תקציב במסגרת תכנית ניצנים. לפני שנעבור לשאלות והתייחסות משרד החינוך אני רוצה להזכיר לכולם שכשאנחנו מדברים על עודפי תקציב, המשמעות של עודפי התקציב זה כסף שחויב השנה, אבל התשלום שלו מתבצע בשנה הבאה בגלל התחייבות חוזית. זה לא עיכוב בתשלום. זה לא מעבר כסף מסעיף אחד לאחר. זה רק התאמת התקציב לצורך עמידה בהתחייבויות של הממשלה בשנה הזאת לקראת תשלומים בשנה הבאה. משה שגיא, בבקשה לעניין המוכשר שלא רשמי. אני רוצה לדווח לוועדה, בהמשך למה שדיווחתי בשבוע שעבר, שבמהלך השבוע האחרון יצרנו קשר עם כל הבעלויות שבכלל לא ביקשו הרשאה לצורך פתיחת תיקים וחלק מהם כבר הגישו בקשה. אני מקווה שכולם יסיימו את התהליך הזה בימים הקרובים. לגבי כל הבעלויות הקרובות זימנו אותם, קבענו דיון עם כל בעלות ובעלות, לעבור על כל הנושאים וכל עובדי ההוראה של כל בעלות, לוודא שכולם ייכללו בתוך הדיווח כדי שנוכל לשבץ ונוכל לסיים את התהליך הזה כמה שיותר מהר, כי ככל שהבעלויות לא ידווחו, יהיה לנו קושי לסיים את התהליך. איזו בקשה? דיברת על בקשה כאילו הם יגישו, הבעלויות של המוכשר. יש בקשה מסוימת?

ביקשנו שכל בעלות תמנה קודם כל איש קשר מטעמה, שתהיה לו הרשאה להיכנס למערכת הדיגיטלית. זה לא מערכת שכל אחד יכול להיכנס לתוכה. זה משהו שלא היה קיים עד עכשיו? קיים מחודש יולי, אבל 17 בעלויות בכלל לא הגישו בקשה למרות כל החוזים. השבוע פנינו לכל 17 הבעלויות שלא הגישו איש קשר מטעמם כדי לזרז אותם בנושא. חוץ מזה קבענו דיונים עם כל שאר הבעלויות, בעיקר הגדולות, כדי לוודא איתם לשבת איתם יום שלם, לראות את כל הבעיות שיש להם, לראות שכל הגננות ידווחו עשינו דיון של היחידה המקצועית שזה אגף כוח אדם בהוראה יחד עם גורמים נוספים במשרד שזה מערכות מידע וייעוץ משפטי וכל מי שכרוך בנושא הזה על-מנת לסיים תוך יום אחד בכל בעלות את כל התהליך. בשבועיים הקרובים קבענו דיונים עם הבעלויות הגדולות. אני מקווה שנסיים את זה כמה שיותר מהר. אני רוצה להודיע שככל שבעלות סיימה את כל המהלכים מבחינתה ועומדת בכל התנאים, לא נמתין שכל המערכת תדווח כל בעלות שסיימה נחשב לה את הפרופיל שלה, תקבל תשלום מדויק. ברגע שהיא מסיימת אחרי חודש נוכל לבצע את התשלום המדויק הרטרואקטיבי. יש כאלה שכבר 'קיבלו?

יש בעלות אחת שקרובה לסיים את כל המהלכים. מה זה המהלכים האלה? נשמע כאילו יותר קל להגיע לחלל. אני מסכים איתך. הדברים מאוד פשוטים. במקרה הזה עשינו מהלכים שלא עשינו אותם לגבי אוכלוסיות אחרות. אנחנו בדרך כלל מוציאים חוזרים למערכת, וכל הבעלויות מתנהגים בהתאם לחוזים. במקרה הזה עשינו גם הדרכות שבדרך כלל אנחנו לא עושים. זה דבר שעשינו לפנים משורת הדין כדי לסייע להם, אם יש שאלות נוספות שלא בחוזרים, כדי לסייע להם. אין אפילו אחד שסיים את התהליך? יש - טיף לטף סיימו את התהליך. הם היחידים- - - ברגע שאמרת לפנים משורת הדין, האוזניים שלי הצטללו, כי זה לא לפנים משורת הדין. זה עשרות שנים של עושק, עשרות שנים של הרעבת הילדים האלה וכל התהליך הזה בניגוד לחוק, אז אל תגיד לפנים משורת הדין. יש פה כמה סעיפים. כדי לסכם את הסעיף הראשון, משרד החינוך מתחייב ותקן אותי אם אני טועה, משה - לא להמתין שכל הבעלויות יסיימו את הליכי הגשת המסמכים אלא כל בעלות שמסיימת, הם הולכים לעשות את החישוב המדויק לפי המסמכים שהוגשו. מה עם השנה הקודמת?

והם יקבלו את התשלום רטרואקטיבית תוך חודש, מתשפ"א. זה פעם אחת. הדבר הנוסף, זה הנושא של חישוב הוותק. בבקשה תתייחס. בהתאם למה שדווח, מה שדיברת איתי, יש לנו מנגנון. כאשר יש ותק שהם לא יכולים להוכיח אותו כי הבעלות נסגרה או משהו כזה, יש מנגנונים שעובדים באגף- - - והוראה כמו אישור נוטריון תהליך שצריך לעשות, והאגף מתנהג בהתאם. אם יביאו אישור נוטריון לנושא הזה יש פה נציגת היחידה. היא יכולה לפרט יותר ממני. בבקשה.

הנושא של ותק, גם בפעם הקודמת הועלתה הסוגיה, האם ניתן להסתפק רק באישור מביטוח לאומי. קודם כל, לא ניתן להסתפק רק באישור ביטוח הלאומי. הסיבה העיקרית, שבדוח אין מלוא הנתונים שנדרשים על-מנת לקבוע ותק לעובדי הוראה. חסר באישור הזה גם נתונים על היקף המשרה וגם נתונים על התפקיד. לכן זה מידע שלא מספק לצורך הכרה בוותק. זה לא כללים שהם חדשים. הם חלים על כל עובדי ההוראה ללא הבדל. אבל פה חסמתם אותם שנים מלבנות תיקי הוראה לגננות. הבירוקרטיה הזאת על הראש שלכם - לכן אתם צריכים למצוא פתרון לאותן גננות שצריכות להתרוצץ עכשיו ולהשיג את האישורים האלה. הן לא שוות לכל עובדי ההוראה. בינתיים אפשר לפתוח תיק, ואז בשלב מאוחר יותר בזמן הקרוב להציג אישורים. הסברתי פעם שעברה שיש בעיה טכנית להגיע לכל הגופים. יש נשים שעבדו במספר מקומות, ולהתחיל לגשת, להריץ אותם היא עברה דירה. היא צריכה להגיע מחיפה לבאר שבע או מבני ברק לירושלים ולא משנה מה אתם מרימים אותם בין המוסדות. יש מוסדות שבכלל נסגרו, ואנחנו מכירים מקרים כאלה. כשאת אומרת לה: אני רוצה שתביאי מכל מעסיק. כל מעסיק שאת מגיעה אליו, הוא חושב שאת רוצה לתבוע אותו.

ביקשנו: דוח מקומות עבודה. את אומרת שאין לך שם היקפי משרה - אין בעיה. תגידי לה: היקף משרה תמלאי, תחתימי עורך דין שאת לא משקרת. הרי כתוב בדיוק איפה היא עבדה. לגבי היקף משרה תגידי: אני רוצה בהיקף משרה תכתבי שעבדת כך וכך שנים במשרה כזאת וכזאת, תחתימי עורך דין. תגידי, ולא בדואר סגרנ את הסיפור בדקה. כמו ששבוע שעבר ידעתם פתאום להתקשר לכולם דבר מבורך שקרה, ורצינו שיקרה לפני כן תפשטו את זה עוד יותר. אנחנו מסיימים את האירוע הזה כמעט בכלום. בלי אישורים שכוללים את כל המידע שנדרש לא נוכל, אבל אני רוצה לציין, לגבי מוסדות שאתה אומר שיש מקרים שבהם המוסדות נסגרו אנחנו מבינים את זה ובמקרים האלה אפשר להגיש תצהיר מאומת על-ידי עורך דין, וגם בזה מכירים. היא לוקחת דוח מקומות עבודה, אומרת ב-2002 עבדתי בנר שמשון, והיא כותבת ליד זה ככה וככה משרה, כי לפי מה שאת אומרת לא כתוב לך בדוח מקומות עבודה היקפי עבודה. כמו שאת אומרת: תביאי לי את זה עם עורך דין גם פה. הרי בכל מקרה היא מצהירה וחותמת שכל החוזים שהגישה הם נכונים. את רוצה בתוספת לזה להגיש גם מעורך דין - בסדר, מקובל. אבל לא צריך לומר לה: אין לי היקפי המשרה שם תרוצי בין כולם. יש נשים שעבדו חלק, יש נשים שלא הסתדרו השנה ועברו לשנה הבאה ולעוד שנתיים ולפעמים עברה חמישה וששה ואפילו עשרה מוסדות. השאלה אם רוצים להקל עליהן או לעשות בירוקרטיה. לא סתם אושרו פה 90 מיליון ₪ כדי לסייע. אחרת לא הייתם עושים את זה, אחרי שנים שהיו מלחמות על זה. אם אתם מגיעים למקום הזה - מבקשים לפשט בירוקרטיה בצורה הכי בסיסית שיש, עם תצהיר של עורך דין. ראשית אני מברך על ההתקדמות בנושא תשלום לבעלויות שכן הגישו. אני גם מברך על זה שעשיתם ריצ'ינג אאוט. אפשר לקבל רשימה? שנייה. מברך שיש התקדמות בנושא. יחד עם זאת, יש עוד הרבה שאלות פתוחות. ארצה לקבל את הרשימה של בעלויות שטרם הגישו כדי להבין למה הם לא הגישו. דבר שני, אני מבקש תוך שבועיים ימים, לאפשר לנו או לבנות תהליך להכרה בוותק לאותן גננות שהמוסדות שם נסגרו או לקבוע כמות שנים אחורה שנגיד, חמש שנים ואחורה אפשר יהיה לקבל את ההכרה בוותק לפי אותה הצהרה חתומה על-ידי עורך דין או כל צורה אחרת. נקיים פגישת עבודה בנושא עם גורמי המקצוע אצלי כדי לראות איך אנו מקדמים את זה. מעבר לזה, אני מבקש מהיועצת המשפטית לבחון את כל הפרוטוקולים של ועדת הכספים בנושא ולהביא לי את המסקנות. מה יהיה בעוד שבועיים? נראה. יש לנו עוד הרבה דברים על השולחן שקשורים למשרד החינוך. חבר הכנסת גפני, אתה מכיר את זה מצוין. הבנתי. השאלה שלי - מה יבוא משרד החינוך ומה יגיד עוד שבועיים? אני רוצה לשמוע לפתרונות, לכל אלה שעד עכשיו לא קיבלו את הכסף, שיש להם בעיות בהכרה בוותק. כל אותן גננות שמשך שנים לא מקבלות את השכר שמגיע להן. חייבים לעשות בזה סדר אחת ולתמיד כדי שלא נחזור לזה גם בתשפ"ג. יישר כוח, אלכס. בינתיים לא. בואו נפתור את זה. הכיוון נכון. נעמה, בבקשה. אני רוצה לשאול את משה שגיא בשבוע שעבר התחייבת לחוות הדעת המשפטית. העברנו שבוע שעבר. חוות הדעת הועברה אלינו ביום חמישי האחרון. תוך כמה ימים נעביר פנייה לוועדה. אז משרד החינוך העבירו את חוות הדעת - זה נמצא אצלכם.

לגבי העודפים למשרד החינוך, יש במסגרת העודפים 13 מיליון שקלים שאמורים לחזור לתקנות אופק למכינות החצי שנתיות. אפשר לדעת מתי זה אמור לקרות, ולוודא שזה אכן מיועד לתקנות מכינות אופק? אני רוצה לשאול על מפעל ההזנה בבתי הספר מתי בפעם האחרונה בוצעה הערכה פנימית של משרד החינוך כדי לוודא כמה ילדים זכאים לארוחה ביום במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד וכמה מקבלים בפועל? והאם עודפי התקציב השנתיים של משרד החינוך בתוכנית ארוחה יומית לתלמיד בבתי הספר עוברים משנה לשנה או חוזרים בסוף כל שנה למשרד

לגבי עודפים שנוצרו בתקנות, פניית עודפים מחזירה את העודפים בהתאם לתקנות שבהן הם נוצרו. אין שינוי בייעוד העודפים. מאיפה שנוצרו לשם הם עוברים. בשנת הקורונה עשו שינוי ייעוד ספציפית לכל מה שקשור לתקצוב מפעל ההזנה. זה עבר לאוכלוסייה מבוגרת זה חשוב כמובן, אבל עדיין היו תלמידים רעבים שלא קיבלו את האוכל הזה לביתם. אשמח להבין לגבי זה. אז כן היה שינוי ייעוד. האם זה חזר למסלול בתקצוב המלא? אנחנו משלמים לפי ביצוע באותה שנה. תלמידים שהוזנו התקציב הועבר בהתאם לרשויות, לבעלויות, בהתאם לביצוע. אם שנה שעברה כתוצאה מהקורונה לא היה ביצוע בגלל הסגרים, והשנה חזרנו חזרנו לפעילות שגרתית מלאה בנושא ויש לנו ביצוע יחסית מלא. לפי מה שאני יודע זה חזר לקדמותו.

וכינוס ועדת התמיכות ותשלום המקדמות לא כונסה לאחרונה, ומתי זה אמור לקרות? לגבי כל החינוך הלא פורמלי, תנועות וכו'. צריכים להיכנס התקציבים של העודפים. לאחר מכן יש פנייה תקציבית בדרך שיהיו בה התקציבים הקואליציוניים וגם השלמת תקציב מהמשרד באותם נושאי תמיכה בחינוך הלא פורמלי. לאחר שכל התקציב יהיה בתקנה, נוכל לעשות ועדת תמיכות על כל התקציב שיש. צריך לחכות שכל התקציב ייכנס ואז לעשות? יש משהו לא פייר כל אלה שעבדו למשל בבתי הספר של הקיץ עשו את העבודה שלהם כבר. בבלתי פורמלי יש גם את זה. את מדברת על המגזר הערבי, זה רץ כל השנה,

היא מדברת על תמיכות בתנועות נוער, ארגוני נוער.

אותם גופים קיבלו מקדמות לאורך כל השנה. יש לי הנתונים פה אלה מקדמות מאוד חלקיות. זה בדיון של החשכ"ל לא של משרד החינוך. זה הדיון פה ברגע שהעודפים יעברו, נוכל לעשות. המרכבה מסגרת ב-15.12. נכון, לכן כל דקה פה חשובה. לא ב-15 בחודש. משה גפני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה תשובה של משרדי האוצר והחינוך שנה שעברה היו כמה סעיפים, אני אומר את העיקריים שבהם. היה תמרוץ וטיפוח שהיה מיועד למוכר שאינו רשמי כדי שיעמוד במציאות הזו של 75% תקצוב. הוא כמובן הרבה פחות היום מ-75%. היה סעיף של תמרוץ וטיפוח של 83 מיליון שקלים שזה לא קיים. המציאות היא שהמוכר שאינו רשמי נמצא במצב של חוסר תפקוד או תת-תפקוד בגלל המחסור בכסף. אותו דבר גם בסמינרים לבנות, שהיה 33 מיליון שקלים והם נמחקו. הם לא נמצאים היום. יש התרבות החרדית שהיו 74 מיליון שקל, וגם זה נמחק. אין תרבות חרדית בתקציב משרד החינוך. אני מבקש לדעת תשובות על הדברים האלה. אמר לי משרד האוצר בהיותי יושב-ראש ועדת הכספים מה זה משנה? אנחנו מעבירים את הכסף. אנחנו יודעים שזה חלק מההתבססות או מעצם התפקוד של המוסדות האלה, אתם מקבלים את זה בתמרוץ וטיפוח וכסעיף נוסף של הסמינרים ואת מקבלים את זה בתרבות בחרדית. זה עובר בוועדת הכספים, ועכשיו אין שקל מכל הנושאים שאמרתי לא עובר כלום ואי-אפשר לתפקד ככה אלא אם כן באים כלפי כל העולם ואומרים: לא אכפת לנו שזה לא יתפקד. המוכר שאינו רשמי לא יקבל את הכסף שלו, אותו דבר הסמינרים שהיה אישור לכל הדברים האלה גם של היועץ המשפטי לממשלה וגם לגבי תרבות חרדית - אין תרבות חרדית בתקציב משרד החינוך. מה מתכוונים לעשות עם זה? הנושאים שחבר הכנסת גפני הזכיר עכשיו, התקציבים היו תקציבים קואליציוניים שמטבעם הם חד-פעמיים. שנת 2021 במסגרת ההסכמים הקואליציוניים- - - גם לפני זה היה הסכמים קואליציוניים.

בשנים האחרונות. אתם אמרתם לנו שזה יהיה ככה. ביקשנו את זה כקואליציה? ביקשנו תפקוד. איך אתם מעיזים להגיד את זה היום? ממשרד החינוך אני רוצה תשובה. זה לא מתפקד. מה זה הסכמים קואליציוניים? אבל זה לא דיון על עודפים. אתה אומר: הסכמים קואליציוניים. היה 83 מיליון בתמרוץ ו-73 בתרבות חרדית. נשאר מזה כסף? אם נשאר מזה כסף, ונשאר מזה כסף, אתה ממשיך באותו מקום לקחו על סמך זה ונתנו את זה, מי שעובדים בתנועות הנוער שנמצאים תחת תרבות חרדית, הם צריכים לקבל את זה. אם אתה לא מעביר להם 20',

אם יש שם עודפים, תעביר אותם ל-22' ותגמור את הסיפור. עכשיו נמסר לי פה שלא נכון מה שאמרת לגבי החשכ"ל עד 70% הוא יכול להעביר. הוא העביר רק 34. לא, זה בתמיכות.

מוחמד, יש כסף שעובר בעודפים? ככל שהיתה התחייבות ב-2020 על כסף קואליציוני והוא שוריין כעודף והועבר ל-2021, הוא נמצא בפנייה. כסף שהתחייבו עליו מ-2020- - - השאלה אם יש. אני מבקש לבדוק את התקנות הספציפיות האלה שחבר הכנסת גפני ציין. ברור שאין פה תוספת תקציבית אבל חשוב להבין מה קורה עם העודפים מ-20' ל-21', מ-21' ל-22'. אבדוק ואעדכן.

אני רוצה לצדד במה שאמר חבר הכנסת גפני לגבי בתי ספר מוכשרים. כל הנושא של שעות טיפוח ותמריץ, חייבים לתת פתרון לנושא הזה, ואי-אפשר כל פעם לחכות להסכמים קואליציוניים כדי שהתלמיד יקבל את מה שמגיע לו בבסיס. אני מבקשת שיהיה דיון מעמיק אחת ולתמיד בנושא הזה, לקבל החלטה ולא להשאיר את זה לנסיבות. אני מבקשת שנקיים דיון בנושא זה, שיהיו תשובות ברורות. נבקש תשובות ממשרד האוצר. אם הן לא יהיו מספקות, נקיים דיון. הנושא השני, לגבי בתי הספר של הקיץ, הם אומרים שזה רק לחברה הערבית. אכן הפניות שהגיעו אליי מבתי ספר בישובים הערבים, שהספקים עשו את העבודה שלהם בזמן, ואנחנו כמעט חצי שנה אחרי ועדיין לא קיבלו את הכסף שלהם. מה קורה עם זה? הרשויות אומרות שלא קיבלנו כסף. אולי קיבלו מעט מאוד, אחוז די מינורי. כעיקרון אנחנו משלמים לפי ביצוע. אני יכול לבדוק את הנקודה הזאת ספציפית אני לא מכיר בעיה שמישהו הגיש דוחות ביצוע ולא קיבל. יכול לבדוק ספציפית אם יש משהו אבל לא נראה לי. חברת הכנסת ח'טיב יאסין, אני מבקש שתפני למשרד החינוך, תכתבי אותי, ונקבל תשובות. שאלתי גם מה הכוונה לעשות מול המוסדות האלה. ינון אזולאי, בבקשה. אשמח עד ההצבעה לבדוק את הנתונים שביקשתי זה חשוב לנו. אני רוצה לעבור על תוכנית מס' 1, 206001. הדרכה ולימוד עזרה ראשונה דרך מי אתם עושים את העזרה הראשונה? זה מתחלק לשני נושאים: יש מי שמספק עזרה ראשונה לבתי ספר יש התקשרות עם חברה. אתה מדבר על מה שהיה בתוך בתי ספר? אם יש פגיעת תלמיד ונדרש טיפול חיצוני אמבולנס או משהו - יש מי שאחראים לנושא. זה נמצא בהתקשרות. יש שיעורי עזרה ראשונה, שמבוצעים בחטיבה עליונה אם איני טועה, בכל כיתות י' על-מנת שיוכלו לתת עזרה ראשונה. מי מעביר אותה? זה בפטור ממכרז או מכרז? זה לא פטור ממכרז. נראה לי מכרז. אין סיבה שיהיה בפטור.

את המנגנון המדויק איך זה מתבצע. זה מבוצע בכל החטיבות העליונות. באותה תוכנית יש עבור מימון שכרם של עובדי משרד החינוך. שבוע שעבר שאלתי לגבי אגף מוסדות תורניים. יש שם קיצוץ, וכל שנה כמעט מקצצים בעוד עובד. בימים אלו ממש מעוניינים והודיעו שמקצצים בשתי משרות. האם יש למישהו אינטרס שהאגף הזה לא יתפקד? האגף הזה גם ככה סופג כל שנה, ופתאום במכה אחת להוריד לו שני עובדים אנחנו יודעים את המצב של האגף זהה. גם בתקציב מקצצים לו, גם בעובדים. אי-אפשר לעבור לסדר-היום. זה אולי אחד האגפים היחידים אגף מוסדות תורניים, הולכים ומקצצים שני עובדים בפעם אחת.

ולמה לא מחזירים להם אותם? למה אתם עושים את זה? יש קיצוצי עובדים פלאטים לאור החלטות ממשלה לאורך השנים האחרונות, וזה בכל יחידות המשרד. עלתה פה נקודה שבוע שעבר לגבי עובד מסוים. לאו דווקא. בדקתי את זה - שתי משרות שנמצאות כרגע בסכנה שלוקחים אותם וזה פוגע בעבודת המטה של המוסדות התורניים. לא יכול להיות שדווקא אצלם, במיוחד עכשיו, עם כל הקיצוצים, יכול להיות אבל דווקא על אגף מוסדות תורניים דווקא שם להפסיק. מה קורה? אני לא יכול לתת לך תשובה ספציפית. אני לא אחראי על כוח אדם במשרד.

העליתי את זה שבוע שעבר. לגבי משרה אחת שציינת, עובד שציינת אותו - התפקיד שהוא ממלא הוא תפקיד חשבותי. הוא ימלא אותו במסגרת החשבות לא במסגרת היחידה. זה העובד השלישי. אני מבקש ממשרד החינוך לבדוק את זה ולחזור אלינו, מה הסיבה לקיצוץ בתקנים. תוכנית מס' 4, 206701 - אנחנו מעבירים הלאה ונגמר. כשאני מבקש תשובה, אני מקבל. שיבינו שזה לא סתם נאמר. תוכנית מס' 4, 206701, פעילות ופרויקטים. יש תוכנית שלבים. בשנה שעברה כ-500 מורות בתוכנית הזו 700, סליחה - מורים ומורות נפגעו קשות. מה קורה איתם היום? שלחתי שאילתא בנושא הזה. לא ענו עד היום. ינון צודק מאה אחוז. נשמח לקבל על זה תשובה. כולם רוצים את התשובה הזאת. אני מצטרף לשאלה ורוצה לשאול לגבי תוכנית מס' 4 וחינוך מיוחד, לגבי שכר מורים. אני שואל גם לגבי תוכנית שלבים ותוכניות נוספות שהיו בהן צמצומים, ואני שואל לגבי זה ולגבי התקצוב והשכר של המורים הקפאת שכר,

זו שאלה מאוד רחבה. לא למסגרת הזאת.

הילדים החולים? איך בתי הספר הצליחו לקבל את הסיוע הזה? מה שאנו יודעים מהשטח, בתי הספר לא הצליחו לקלוט כמו שצריך את השירות הזה. זה שירות הוראה לילדים חולים בבתים שלהם. לכן זו שאלה שאני שואלת גם לעניין המורים וגם התלמידים. אתייחס באופן כללי לנושא. אביא לכם דיווח כללי, מלא ומפורט, אבל באופן כללי הטיפול בילדים חולים עבר למשרד החינוך. לא עושים את זה במיקור חוץ אלא באמצעות מערכת החינוך. לצורך כל נפגשו עם כל עובדי ההוראה שהועסקו על-ידי שלבים, וכל מי שרצה להיקלט, נקלט במערכת ומבצע את השירות. לא באותם תנאי בשכר. תגיד גם את זה. לכן הרבה לא נקלטו. היה דיון בוועדת חינוך?

לא ענו על שאילתות. אפילו למליאה זה הגיע. סטטוס תכוף אצל המנכ"ל בנושא זה כדי לוודא שהנושא יתקדם כמו שצריך ושכל הבעיות נפתרות. תוך כמה זמן תיתנו לנו תשובות?

יש גם תוכנית הילה, שגם היא לא נמצאת והיתה, והתבטלה, וחזרה, ופה אנחנו לא רואים. נוצל הכסף שלה עד תום? אותו זכיין מפעיל את הילה. לא אמורה להיות בעיה אוקיי. למעלה יש הסיפור עם הסייעות הרפואיות. בקורונה אנחנו יודעים שחלקם לא עבדו. בכל זאת עדיין אני מקבל פניות של הסייעות הרפואיות שמשרד החינוך מקשה עליהם. אני מבקש ממך לעשות סדר בנושא, שמשרד החינוך לא נותן. אני יכול להגיד לך מספר מקרים שאני מקבל, שבאים לעירייה, אומרים לה: זה משרד החינוך. משרד החינוך אומר: זה העירייה. הם נופלים בין הכיסאות והילד עם אפילפסיה או כל דבר אחר, שחייב את הסייעת הרפואית - קיצצתם בזה, ולא ראוי ונכון לעשות את זה דווקא לילדים האלה. הזכאות נקבעת על-ידי משרד הבריאות לגבי סייעת רפואית, וכל מי שזכאי לסייעת, אנחנו מקצים לרשות המקומית בגין אותו ילד. הרשויות צריכות להשיג את הסייעות. אני לא יודע שיש בעיה. יש בעיה באופן כללי של חוסר סייעות במערכת. לא מכיר שיש בעיה ספציפית בזה. אין שום קיצוץ.

לגבי הצהרונים, בשנה האחרונה היה סיפור של הצהרונים, ופתרתם את הבעיה לתקופת מה שהצהרונים המשיכו עד סוף שנה. טענתם אז לכפל תמיכות במוסדות. לצערי, בנושא של צהרונים יש עדיין צהרונים שצריכים המפעילים להילחם עם הבעלויות במקום לעשות סדר ולא לזרוק את המפעילים על הבעלויות והבעלויות על המפעילים אלא להחליט מי מתקל תקציב. אם אתם יודעיםש המפעילים הם שמפעילים את זה - שרק הם יקבלו את הכסף ולא הבעלויות. אי-אפשר שילדי הצהרונים לא יוכלו לקבל מה שמגיע להם בצהרונים. לא מכיר בעיה של היקפי תמיכות בצהרונים. אתם העליתם את זה פה, שיש הצהרונים. הם לא העבירו את התקציב לרשות שמפעילה את השירות. חשב המשרד פנה לכל הבעלויות בנושא. ככל שהבעלויות לא מעבירות, החשב יבצע קיזוז ויעביר לרשות המקומית. הרשות המקומית לא תמיד הגוף שמפעיל. יש עמותות שמפעילות. מה תעשו? תעביר את זה למפעילים? אני מעביר למי שאני מעביר. זו לא תשובה. שנינו יודעים איפה הבעיה. היה פה דיון מאוד סוער בעניין, אם יש כפל כלפי הסייעות, והגעתם לתקופה, אמרתם: ממשיכים עד סוף שנה. עשיתם את זה במהרה, ואמרתם: שנה הבאה זה לא יהיה, ואז מה? בגלל זה יש רשויות שעדיין הצהרונים שלהם לא פועלים בגלל הוויכוחים האלה שאותן סייעות נמצאו בין הפטיש לסדן? הילדים לא מופעלים בצהריים - מה עושים במקרה זה? כמו שאתה אומר שאתה מעביר לרשויות, אתה יודע להעביר ישירות למפעיל במקום לעבור דרך הבעלויות כדי שהמפעיל יבוא לאותה סייעת ויגיד לה: אני מעסיק אותך. אם את לא יכול ויש לך עבודה אחרת אצל הבעלות אין בעיה,

אבל נביא מישהי אחרת. אתה עושה את זה ככה? למה זה מתנהל דרך קבלנות משנה?

להתבצע דרך הרשויות. הרשויות גם לוקחות קבלני משנה. הרשויות לוקחות בדרך קבלני משנה. הייתי חברת מועצת עיר. הייתי עוסקת הרבה בסייעות. הסייעות של החינוך המיוחד, למשל, זה טרגדיה. הן מטפלות בילדים במצב קשה ביותר, והן מתפטרות כל הזמן. הן נשחקות וההורים מחפשים סייעת נוספת. זה אין סופי. לגבי תוכנית 4, 206701, יש שם סעיף ד', התקשרויות לתמיכה בתיכונים חרדיים עיוניים וטכנולוגיים אשר הוצות שנת תקציב. מה זה תיכונים חרדיים? יש לנו חינוך טכנולוגי במגזר החרדי, שאנחנו מתקצבים כיתות טכנולוגיות במגזר החרדי נותנים להם גם תמיכה, מעבר לשכר לימוד הגבוה יותר, גם תמיכה נוספת לכל כיתה כזו שנמצאת זכאית. דרך אורט ואמית?

דרך הבעלויות של המגזר החרדי בדרך כלל. אם אורט ואמית יש להם מגזר חרדי בתוכם והגישו קול קורא ונמצאו זכאיות- - - ישיבות תיכוניות. אתה שם את זה על מקום של חרדים, אבל ישיבות תיכוניות- - - זה תיכונים חרדיים. סמינרים. משה, זה ישיבות תיכוניות? זה ישיבות של המגזר החרדי, בנים, לא בנות. אני רוצה עדכון מצב לגבי ההעברה של מעונות היום ממשרד הכלכלה לחינוך. איפה זה עומד וכמה תוקצב? מעבר התקציב שקיים בזרוע העבודה שעובר יחד עם כל הנושא בתחילת ינואר, תוקצבו 200 מיליון ₪ בבסיס תקציב 22' לנושא לצורך פיקוח ובקרה. מעבר לזה אמור להיות תקציב בינוי בהיקף של כ-100 מיליון, אם איני טועה לא זוכר בדיוק את הסכום. לגבי המעבר, אנו נמצאים בדיונים שוטפים עם זרוע העבודה לבצע את המעבר, שב-1 בינואר יהיו במשרד החינוך ונוכל לפעול באופן רגיל. מ-1 בינואר זה יהיה במשרד החינוך עם תוספת של 100 מיליון? יהיה במשרד החינוך, עם- - - היום- - - היום כמה התקציב? כ-65 מיליון ועוד כ-50 ומשהו משרות. לגבי התיכון הווירטואלי שהיה אמור לפעול בתחילת שנת הלימודים, לימודי פיזיקה ומתמטיקה לילדים בפריפריה, מכרז שעשיתם שלקחתם חברה הגשתי שאילתא לשרה - שלא היתה מוכנה להפעיל את האירוע הזה. זה חזר לפעילות? אני יודע שהנושא טופל. אני לא מטפל בזה ספציפית. במסגרת סט התשובות אבקש שתתייחס גם לסוגיה הזו. מרכזים למחוננים זה להנגיש לימודי העשרה לילדים מחוננים בפריפריה - היה לנו על זה דיון לפני שנה והשרה שהיתה פה לפני חודשיים בוועדה אמרה, שזה נושא שחשוב לה והיא מטפלת, לפרוס עוד מרכזים כאלה. האם יש פריסה נוספת של מרכזים כאלה? כי הבעיה המרכזית של אותם ילדים, שיש מעט מרכזים ואז אחרי יום לימודים צריכים לנסוע שעה נסיעה. זה גם עולה להם הרבה כסף, אז מוותרים על זה, מוותרים בעצם על האפשרות שלהם להיות מחוננים כי הם גרים בפריפריה. האם הקמתם מרכזים נוספים או אתם משלמים את דמי הנסיעות? היא אמרה שזה מאוד חשוב לה, השרה. יש דיונים במשרד להרחיב את המרכזים למחוננים בפריפריה ולפתוח עוד מרכזים כאלה. הדיונים התקיימו רק עכשיו. לקראת שנת הלימודים הנוכחית? פ"ג. ועד אז אתם משתתפים? הנוהל הוא שהילדים משלמים.

לבדוק את זה. אני מקווה שמישהו רושם את כל השאלות שאנחנו שואלים פה כדי שתוכל לענות בצורה מסודרת. תוך שבוע-שבועיים נקבל תשובות. פעם שעברה העלינו את הנושא של התל"ן של החינוך המיוחד העליתי את זה גם במליאה - שקוצץ כ-3.5 מיליון ₪ לילדי החינוך המיוחד, יחד עם הרשויות המקומיות - מ-5 שעות קוצץ לשעתיים שבועיות. זה סך הכול 3.5 מיליון שקל. אני מכיר את הסיפור. זה לא קיצוץ, לא רשויות ולא משרד החינוך. זה תשלומי הורים, 5 שעות תל"ן שניתנות כשעות אורך. בחינוך המיוחד יום הלימודים הוארך במסגרת החוק, לכן אין צורך בחמש שעות אורך ולכן השאירו שעתיים מתוך החמש לצורך לפתוח לקבוצות יותר קטנות. רצינו להקל את הנטל על ההורים. אבל זו פנייה מההורים. זה מקל את הנטל על ההורים בתשלומי הורים בחינוך המיוחד. אי-אפשר לעשות דיון על כל משרד החינוך.

אני רוצה לעניין המוכשר לחינוך מיוחד גם לומר מילה טובה להסתדרות שהיתה פה בעניינים בשבוע האחרון ניהלה מגעים גם עם חברי הכנסת וגם איתי וגם עם משרד החינוך. מקווה שנוכל להגיע לפתרון.

לא בהעברות,

גם בחינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי,

אלה עודפים.

יש המקום ליד אלעד,

הרב גפני, תעזור לי, איך קוראים לו?

שר הביטחון לשעבר ליברמן היה שם במסגרת החברות של ליברמן ושלי. היתה שם סעודה על זה ששטח האש באלעד אכן יינתן. ליברמן ואני היינו שם, היה שטח אש באזור

תקציב הבינוי שלהם הוא בסדרי גודל גדולים, והם נמצאים בבניינים חדשים ומקבלים מבנים שצריך לשפץ אותם ולהיכנס אליהם, בתי הדין סובלים מתת-תקצוב מוחלט. אני יודע שהוגש נייר עמדה ונייר עבודה שישבו על זה ועדה

הם מחכים למשל בנתניה, זה הסתבך שם. אין איתור לבית דין כי הנושא המשפטי שם הסתבך. בתל-אביב יש לנו בניין רק לבתי

שאלתי שאלה פשוטה. פנו מצד בתי הדין. בדקתי את העניין, ואני יודע שנחתם. באופן חד-צדדי הופר ההסכם.

הנושא עדיין במו"מ. כלומר לפני שנה, שנה וחצי לא נחתם עדיין. אשמח שאפילו אחרי הדיון תבדוק ותחזור

אתם מתקצבים את זה או מישהו אחר?

בית עלמין ברקת אמור לתת מענה אזורי. לגבי אלעד זה

השלושה שרוצים לבנות, כשהולכים לתהליך של בנייה חדשה, מול מי עושים את זה? מי הגורם שאתם עובדים מולו, כשנוצרה

לגבי השכירויות, הפיתוח של מקומות הארעי, כאמור באשדוד הכול תקוע משפטית. מדובר באזור שאינו ראוי שיהיה בו- - - כמה זמן תקוע? שנתיים. בנתניה, מה שהבנתי, שגם שם יש בעיה של הדיור הממשלתי בבינוי. הינו אמורים

תוכנית מס' 3, שירותי משרד מרכזיים 230120 - סך של 128,882 אלפי ש״ח. העודפים נוצרו בעקבות שירותי מחשוב וגם ביטחון תזונתי, סלי מזון ומיזם לביטחון תזונתי.

שירותים אישיים וחברתיים ־ טיפול חוץ ביתי 231038 - סך של 125,004 אלפי ש״ח. התוכנית כוללת סיוע לפנימיות.

נוצרו בגלל חסכני ביצוע בעקבות תקציב המשכי ושנת הקורונה. תכנית מספר 8 : טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 - סך של 60,514 אלפי ש״ח. העודפים נוצרו בגלל התקשרויות רב שנתיות עם עמותות שמפעילות מעונות דיור

יש מוסד, נראה ששם גם היתה הנערה שנרצחה. טירת הכרמל זה בריאות הנפש, זה משרד הבריאות. פרסמתם לפני כחודש וחצי שיש תקציב לאנשים עם מוגבלויות. כמה עשרות-מיליונים שמתם שם. מה נעשה בדבר

אנחנו ככלל מפרסמים מכרזים בהתאם לשירותים שאנחנו צריכים באופן נקודתי, ומרחיבים אותם כל הזמן. יכול להיות שכתוצאה ממשהו נקודתי יש צוואר בקבוק לחוסים מסוג מסוים. ברגע שאנחנו מאתרים את זה,

אני נמצא וטיילתי במוסדות.

אנחנו עובדים בתוכניות מיגון. בתוכניות מיגון יש לנו תקציב מוגבל לצורך מיגון שירותי רווחה. זה רק מיגון. אנחנו ככלל מוסדות

נוכל לקבל לוועדה את ססטוס המוסדות, כמה מוגנים וכמה לא?

ובאילו ישובים. יש תקציב של פנימיות רווחה של המגזר החרדי,

שקל תקציב 21', התקציב

אני מסכים. עדיין אנחנו מצליחים בשנים האחרונות להתגבר על זה ולסדר את

זה מה שנביא באישור סוף שנה בשבוע הבא.

תיתקלו בקשיים

הקמתי פרויקטים כאלה. אני יודע כמה זמן לקח לי להכניס עובדת סוציאלית מטעם הרווחה לאותה משפחה כדי שיכירו בהם כי חשבו שהולכים לקחת להם את

אני מציע שתפנה אלי ואבדוק את המקרה הספציפי. אני הכרתי את זה מהמקום שאני נמצא בו, עד כמה קשה. אני יודע שלך אישית היתה גם אז

ואז שאלתי אם הוגשה בקשה לתוכנית לדאוג לילדים האלה, ילדים שעברו התעלות בגנים, ואז הם עוברים תהליך מאוד ארוך של שיקום, אבל להבדיל מנפגעי עבירה בדברים אחרים, אין שום גורם שמלווה אותם. ההורים מתמודדים עם זה לבדם, מול החינוך,

זו מציאות מאוד קשה עבור ילדים, זה נמשך

שטרם הוגשו חשבוניות בגינם ב-2020 והוגשו ב-2021.

למה יש עודפים ברשות לניצולי שואה? למה לא מעבירים את הכסף בזמן? זה לא כסף

אבל כמובן הם יקבלו את כל הכסף כולל רטרואקטיבית.

סעיף 25001. הרשות לניצולי שואה.

בבקשה. אני מנצל את העובדה שהמשרד נמצא פה - לפני שבועיים העליתי את הנושא של פי גלילות פה בירושלים באזור הר נוף,

השרה עושה בשביל הגנת הסביבה, אבל בראש ובראשונה צריך לעשות לבני אדם לפני החיות.

אני רואה את התוכנית לפעילות השוטפת, חברת פארק אריאל שרון. אנחנו יודעים שהחברה הזאת מחר מגיעה לפה. היתה צריכה להגיע היום והדיון התבטל.

אני נוסע ברכב שמזהם קצת, אמרו לי. מה אתם עושים כדי שיעברו גם עובדים למשל,

לעבור לרכבים החשמליים? אנחנו יודעים שהם יותר יקרים משמעותית.

אנחנו בעד הניקיון של הסביבה, אבל אם לא ייתנו לאנשים את העידוד, לא יעברו לזה. קחי את הכנסת אני חושב שפעם היתה כתבה שרכב קאי קרניבל שלי הוא הכי מזהם לא שלי ספציפית. תנו עידוד. יש תכנון של מעבר של הצי דיברו על זה כאן.

יש כרגע דיונים על המיסוי סביב הסיפור זה. כאן בוועדה גם נדון בזה. זה לא המשרד לאיכות הסביבה. לגבי תקצוב זיהום החופים, עברנו שנה מאוד קשה עם הזיהום,

מה האכיפה

נאמר מי שזורק פסולת בחוף הים, מה הקנס של זה? אני לא זוכרת בדיוק מה הקנס,

לא מתוקצב מהקרן הזאת- - - מי

האם המשרד להגנת הסביבה תומך בעניין של מניעת זיהום הנחלים?

הולך להיות יום עיון בעניין הזה וגם הצעת חוק שכמה חברי כנסת אנו מכינים. המשרד

זה נושא שהולך לעלות על סדר-היום דרמטית. מה זה קרן צער בעלי חיים שמתוקצבת פה? זו קרן שמטפלת אנחנו תומכים בבניית תשתיות בארגונים שדואגים לרווחת בעלי החיים. המשרד מתקצב אותה. הנושא של צער בעלי חיים זה המשרד להגנת הסביבה?

פנייה תקציבית להעברת עודפים מסעיף

הפנייה כוללת תוכנית 290102, כלל העודפים בתוכנית הזאת, לפי התפעול והשכר של

למה האבטחה של מזרח ירושלים צריך להיות במשרד שאינו משרד של אבטחה אלא- - - אין פה גורמים רלוונטיים שיכולים לענות על זה. משרד השיכון.

זה פוליטי, אבטחת משרד ירושלים? לא, אבל מי שמקבל את ההחלטה זה קובעי מדיניות ולא מבצעי מדיניות. למה זה קשור למשרד השיכון מבחינת לקבל את ההחלטה? מה זה קשור, אם זה יהיה דרכם או לא דרכם האבטחה? הרי כל פעם שאנחנו שואלים משהו באבטחה,

55% מתוך זה, זה עודפים?

מתוך העודפים יש כ-20 מיליון שקלים, היקף חודשים של סוף שנה. כשאנחנו חותמים על התקשרת,

זה תקציב תפעל שוטף,

זה כמו יועצים חיצוניים שהמשרד מעסיק.

ב-12:26 נחזור

אני מחדש את הישיבה.

מי בעד?

צריכים לשכור דירה, הם לא נמצאים במוסד כל הזמן. הם נמצאים במרכז

יש סיוע כמובן. רוב העולים שמגיעים היום לישראל, מגיעים דרך קליטה ישירה. אתה מגיע ומהרגע הראשון מתחיל להתאקלם. יש קבוצות מסוימות של העולים שמגיעים קודם כל למרכזי הקליטה, זה נקרא קליטה מרוכזת שם הם עוברים

זה לא משרד הקליטה. בסוף כן, אבל הוא לא מקבל את ההחלטות. היתה החלטת ממשלה לפני שבוע שאישרה העלאה של עוד 3,000 ממתינים,

ב-22'. יש שלושה שבועות עד סוף השנה. כמה זמן הוא נחשב כעולה לסל ההטבות? רוב העולים זה 10 שנים.

חלקו מיועד גם לזהות יהודית.

קשה לדעת.

ל-26,000 עולים אתה נותן 13 מיליון לתרבות, לשילוב- - - בתוך התמיכה ברשויות מקומיות זה

אם צרפתי רוצה להגיע למרכז קליטה, הוא לא מגיע?

מבחינתו או כי המדינה לא מקבלת אותו? זה הרבה מאוד שנים. יש מודל של קלטה ישירה,

יש מעקב אחרי שמקבלים סל שליטה, כמה זמן הוא צריך להישאר

מה היה שנה שעברה לעומת השנה? ואם תוכל לתת דוגמה מבחינת הפריסה, איפה זה נמצא. התקציב של מקבצי דיור לקשישים העולים הוא כ-400, 415 מיליון שקל בשנה. מי מפעיל את זה? עמידר מפעיל את זה מול היזמים. אם אני זוכר נכון, כ-13,000 קשישים בכל הארץ.

אענה בקצרה. אני לא מוכן שנעשה על כל משרד עכשיו לימוד מחדש. 15 בתים ישראליים זה גופים שמטפלים בתושבים חוזרים פוטנציאליים שנמצאים בחו"ל ורוצים לחזור. הפריסה היא צפון אמריקה, מערב אירופה, מזרח אירופה. ישראלים שנמצאים שם ורוצים לחזור. לא משנה כמה שנים הוא שם.

ההטבות שלו כאן בישראל

חיסונים חיסונים שהשירותים הווטרינריים רוכשים,

חיסון נגד מחלת הפה והטלפיים,

אין לכם הוצאות שוטפות? ההוצאות שהשוטפות של

מעבר למדען הראשי נמצא בתוכנית הזאת תמיכה באזורי מו"פ אזוריים. מינהל המחקר החקלאי מבצע לפעמים מחקרים משותפים, עם למשל מכון ויצמן או הפקולטה לחקלאות.

סעיף 3, מה זה מענקי מחקר ופיתוח? למי הולכים המענקים האלה?

מתוקף שני חוקים - אחד,

יש לכם איך לפקח על זה? הרשויות מדווחות מספרית, על כמות העיקורים והסירוסים שהם מבצעים, וכנגד זה הם מקבלים את התשלומים של המשרד. כלומר יודעים כמה חתולים היו להם ב-2021 וכמה יהיו

היו בעיות עם מכון וולקני.

שאלה אחת. שאלה שנייה, לגבי מפוני גוש קטיף, מתי יסתיים העניין הזה, ולא נראה פה עוד ועוד העברה? העניין לא מסתיים. ושאלה אחרונה לגבי הנושא של השמיטה היות שאנו

נכון לעכשיו כל הבעיות התקציביות שהיו להם, נפתרו. הנושא סודר, תוקצב, אין בעיות.

קטיף, מדובר בשאריות אחרונות של

יש תקציב מיוחד שאתם הולכים לשים שם? משהו שאתם הולכים להתייחס לאירוע הגדול הזה? זה לא רלוונטי לעודפים, אבל במסגרת הצעת התקציב שאושרה בכנסת לשנים 21',

זה לא חריג.

היקפים יותר משמעותיים בפעילויות אחרות. במקרים כאלה מפרטים את ההוצאות העיקריות שבגינן יש עודפים. מה זה חידושי תוכנה מול ספקיות בחו"ל?

אם זה לא עלה, כנראה שלא. מה במשרדים אחרים במקרה של הנגשת העבודה זה מה שאופיר כץ שואל. משרד האנרגיה החליט לשלם את התשלומים עבור חידושי התוכנה ועבור

ותקציב 21' ו-22' יש לנו תוכנית מענקים להתייעלות באנרגיה גם בתעשייה, גם ברשויות מקומיות. כרגע אנחנו מדברים רק על עודפים 2020. לא היה משהו שקשור למגזר הביתי. 19' היה?

זה לא שייך לתקציב משרד האנרגיה. זו חברה ממשלתית. אתם צופים עלייה במחירי החשמל בחורף 22'? תעריף החשמל נקבע על-ידי רשות החשמל. יש לה עצמאות, היא לא כפופה למשרד האנרגיה או לכל גוף אחר

אתה לא מאפשר לי לשאול על הנושאים שבתוך ההעברות. כרגע לא. ביקשתי הסבר ולא נתת לי.

התייעצות סיעתית. חוזרים ב-13:14. (הישיבה נפסקה בשעה 13:09 ונתחדשה בשעה 13:14.) אני מחדש את הישיבה.

שירות תעסוקה, הכשרה מקצועית,

הכשרת הנדסאים וטכנאים, ומינהלת השירות אזרחי לאומי. שאלות.

זה סבסוד שעות ילדי הורים עובדים ומעונות יום, משפחתונים וצהרונים? זה התוכנית של מעונות היום, ששם מתוקצב הסבסוד למעונות יום. אם לאשתי יש ילד שצריך להיות במעון, ואני חבר כנסת אני יכול לקבל סבסוד? מי לא יכול לקבל סבסוד? אשה עובדת. מבחני התמיכה שונו השנה. יש עד 1 בינואר 2022, זה עדיין לפי המבחנים הקודמים. מ-1 בינואר יש דרישה ששני בני הזוג יעבדו. היום צריך שהאם תעבוד ושבן הזוג או יעבוד או ילמד- - - ואם הבעל סטודנט? תלוי במספר השעות, אבל יש מספר שעות מינימלי שגם בן הזוג נדרש או ללמוד או לעבוד.

אם הוא לומד לפחות 24 שעות, אז כן. ואם הוא לומד בישיבה? לא. מה זה שונה? זה מוכוונות לתעסוקה. ההגדרה היתה- - - אם הוא לומד סינית עתיקה באוניברסיטה 24 שעות,

יהיה? ענית על השאלה. אתה לא צריך להשיב. שלומית, בבקשה. לפני שאת עונה, אני רוצה להסביר מה היה. היינו בסעיפים של העברות תקציביות, עודפים. בתוך הסעיפים יש הסבר, למה מתבצעת ההעברה. היו לי כמה שאלות שרשמתי לפני כן. סך הכול 4 שאלות על נושאים. שאלתי אולי 2 או 3, היושב-ראש הפסיק אותי ואמר שאני לא יכול לשאול יותר. אני מקציב זמן מסוים לשאילת השאלות. השאלות שנשאלות פה הן שאלת כלליות על סעיפים שנמצאים בתוך החוק. מדובר בהעברת עודף תקציבי מחויב ולא להעברה בין התקנות ובין התוכניות. לכן צריך למסגר את הדיון. אם יש שאלות שנוגעות לגוף ההעברה, שעוסקות בהעברה, שאתה רוצה לקבל את המידע, אתה צריך לקבל את המידע. לפי מה שאני מבינה, התקיים דיון בהעברה בכל אחת מהן,

לא דיברתי על העברות הקודמות אלא על ההעברה הספציפית של המשרד הזה לפני כן, שאלנו את כל השאלות- - - אאפשר לך להמשיך לשאול שאלות לפני הצבעה על הרביזיה על הסעיף הזה, אבל מעכשיו אין שום שאלה שלא קשורה להעברה עצמה. בבקשה השאלה של חבר הכנסת גפני שנשאלה פה לא רלוונטית. אין יותר שאלות לא רלוונטיות. אתה מבקש עודף על שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום. קיבלת תשובה.

34101, סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים. האגף למעונות יום לא קראת אז אני אקרא את זה - האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם וכן בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים. האם יש אפליה בין ילדים ערבים לילדים יהודים/ חרדים לגבי שעות הנדרשות בעבודה אצל שני בני ההורים? לגבי מנגנון הסבסוד- - - האם יש אפליה או אין? יש החלטת ממשלה משנת 2012 שקובעת שאם ערבייה תהיה זכאית לסבסוד גם אם היא עובדת 24 שעות ללא הפחתה בדרגות שנעשות- - - הוא אומר שיש אפליה. זו החלטת ממשלה מ-2012. ברגע שאתה אומר שזה משנת 2012 - אין בעיה. עכשיו שעשית שינוי כדי להפלות, למה לא משווים באפליה הזאת? לא קשור לעודף תקציבי.

בתוכנית 363002, פרסום ומחשוב פרסום, כמה כסף מתוקצב מתוך זה לפרסום וכמה מתוך זה הולך לפרסם במגזר הערבי ובמגזר החרדי? לפרסום ב-2020 תוקצב סביב 8 או 10 מיליון שקל בכל הזרוע. פילוח של ערבים וחרדים אבדוק ואחזיר תשובה. אם אני רוצה להצביע על עודפים, אני רוצה לדעת כמה מתוך זה. זה דבר פשוט. זה לא מתוך העודפים. מתוך התקציב הרגיל. מתוך העודפים זה סכום קטן מאוד. חשוב לי לדעת, שתחזרו אלינו עם תשובות כמה יש מתוך הפרסום בכלל ובתוך זה. תוכנית 364201, עידוד תעסוקה, אוכלוסייה יהודית ומעוטות השתתפות. אני מבקש לדעת, כמה כסף מתוך זה מוקצה לאוכלוסייה הערבית וכמה לאוכלוסייה החרדית בעידוד תעסוקה? יש תוכנית לעידוד תעסוקה שנקראת 417, 418- - - זה לא נמצא כאן זה במשרד הכלכלה, בסעיף 38. פה יש מרכזי הכוון שיש גם לאוכלוסייה הערבית, גם לאוכלוסייה החרדית. התקצוב הוא כ-60 מיליון למרכזי הכוון לאוכלוסייה ערבית וכ-40 וקצת מיליון

איך החלוקה שלהם הולכת? מבחינת כמות אוכלוסייה? כל מרכז מוקם בהתאם לאוכלוסייה. המרכזים החרדים קיימים - יש פחות. איפה שיש יותר אוכלוסייה חרדית, וערבית בהתאם. המדינה הציבה לתוכנית של ההכשרה המקצועית עד 100,000 איש, ובפועל הצליחה להכשיר רק 25,000. בפנייה הזו זה רק תקציב רגיל לא קשור לתקציב קורונה. ולגבי דמי אבטלה, שלומדים בהכשרה המקצועית, עכשיו יקוזז ב-30%, מינואר 22'. התשלום הוא לא תחת הסעיף הזה. זה משהו שנבחן, הסוגיה שהוצפה שמ-22' לא יהיה הקיזוז למי שלומד בהכשרה מקצועית שאינה ברשימה. כי בפועל חסר לנו. אני מאמין שיימצא פתרון בזמן הקרוב. מינהל השירות האזרחי לאומי. יש פה 58,306. ממה זה נובע, השירות האזרחי, העודף הזה? מה לא נוצל בו? השירות האזרחי עובד לפי שנות לימוד. לא לפי שנה תקציבית. בתוך היחידה של השירות הלאומי-אזרחי מתוקצב תקנים של אוכלוסייה ערבית וחרדית, אנשים עם מוגבלות מתוקצבים על-ידי השירות הלאומי עצמו ולא על-ידי הגופים שמפעילים. לרוב הגוף שמעסיק בן או בת שירות, צריך לממן את העלות של בת השירות. לעומת זאת בחלק מהאוכלוסיות המימון נעשה על-ידי הרשות לשירות לאומי אזרחי. היא מממנת אותם? נותנת להם ישירות לא דרך עמותה מתפעלת? זה נעשה דרך העמותות אבל לא דרך הגוף המפעיל. למה נוצר העודף? כי זה לא שנה תקציבית אלא שנת לימודים. הלאה, שאלה הבאה. 3642014, פעילות להגדלת שיעורי תעסוקה - מה זה? זה תוכניות שמיועדות לאוכלוסיות מרכזי הכוון תעסוקתי. יש שם תוכניות להנדסאים, למשל, לחרדים. זה מרכזים שפזורים בתוך הרשויות. יש מגוון תוכניות, יש גם מרכזים לאנשים עם מוגבלות, תמיכה במעסיקים, התאמות עבור העסקת אנשים עם מוגבלות. יש פה מגוון תוכניות. סעיף אחריו שיעור התעסוקה המקבל המטפל בקהל דורשי עבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. זה לא משהו חדש, נכון?

איך נוצר האגף הזה? זה התיאור באופן כללי.

התיאור של מה זה הגוף הזה. הסיבות של העודפים - יש תוכניות חוצות שנות תקציב, למשל מעגלי תעסוקה, מקבלי הבטחת הכנסה. יותר נכון לרשום לא את השורה הזאת שזה התפקיד אלא לרשום שזה עבור מבנים, שיפוץ. בכל תוכנית עדיף לכתוב תיאור של מה זה הגוף, מה זה התוכנית באופן כללי לפני שאני צולל להסבר על העודפים הקונקרטיים וממה הם נוצרו. הכשרות מקצועיות למבוגרים כמו מה וכמה כאלה נתתם ב-2021? נעשתה תוספת משמעותית מקופסרות הקורונה. זה לא כלול פה. פה זה רק עודפים ותוכניות רגילות,

בגלל שהכשרות מקצועיות נמשכות מספר חודשים לרוב, הרבה פעמים התשלום

כלומר תוכניות שהתחילו ב-2020 ועד שכל המימוש שלהם מגיע התשלום בדרך כלל נעשה לפי אבני דרך במהלך התוכנית. לפעמים גם חלק מהתוכניות כולל השמה, אז התשלום האחרון נעשה אפילו- - - כמה הכשרות כאלה יש בשנה? זה מחולק לסוגים שונים של הכשרות. יש הכשרות שהן מתוקצבות על-ידי המשרד במלואן. יש שוברים שהוא נותן לפרט ואומר לו: אתה תלמד במוסד פרטי ואני אשלם את שכר הלימוד בשבילך. הכול ביחד, מה סדר גודל? אלפים - בשנת 2020 זה קצת קשה כי יש החלוקה בין הקורונה לתקציב הרגיל, אבל בשנת 2019 למעלה מ-10,000, אם אני זוכר 12,000, 13,000 איש קיבלו. בעידוד תעסוקה של הקורונה לא נמצא פה בעודף?

עידוד תעסוקה, לגבי הערכה של אבטלה, גיל 45, ואז אמרנו שמי שפחות מגיל 45 יהיה אנשים עם מוגבלויות להוציא להם קול קורא, נוהל תמיכות למעסיקים לאנשים עם מוגבלויות, והיה גם אנשים שפחות מגיל 45, שאמרנו שגם להם נוציא. הנוהל יצא, הוא פתוח. אתה יכול להיכנס לאתר. זה מכספי הקורונה. סעיף 7. אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער לגילאי 15 ומעלה. כמה כאלה הצלחתם להכשיר, מה התקציב של זה, ולמה אנחנו מגיעים לעודפים במקרה הזה? זה בתי ספר מקצועיים לנוער. יש כ-10,000 תלמידים שלומדים בבתי ספר תחת זרוע עבודה. אלה בתי ספר מקצועיים טכנולוגיים. יש בתי ספר טכנולוגיים של משרד החינוך ויש בתי ספר תחת זרוע עבודה ששם נעשות הכשרות מקצועיות, שהתעודה שניתנת בסוף היא תעודת מקצוע כמו למבוגרים. למשל, יש בית ספר כזה בירושלים, חושן, יש בתי ספר צמודי מפעל - יש בצפון- - - כמה בתי ספר כאלה יש? בין 30 ל-40, אם אני זוכר נכון. יש כ-10,000 תלמידים. כמה עשרות בתי ספר. תקצוב המכללות, 8. איזה סוג של מכללות? כמה כאלה יש? ומה התקציב של המכללות? המכללות הטכנולוגיות זה תעודת הנדסאי, זה לימודים של בין שנתיים אם זה לימודי יום ושלוש שנים אם זה לימודי ערב. יש כ-30,000 הנדסאים, מי שלומד בשנה. זה מחולק על פני 30 מכללות, יש גפ נשים חרדיות שלומדות בסמינרים זה בנפרד. יש עוד כ-30 סמינרים שמלמדים את זה. התקצוב של הסמינרים, חלק נעשה מפה וחלק ממה שראיתם בתוך האוכלוסיות. זה כסף בבסיס. לפי מה תקצוב המכללות? יש תעריף שונה, לכל סטודנט, לכל מגמה. יש חלק מהכספים, בגלל שהרוב חוצה שנת לימוד. סך הכול תקציב לתקצוב המכללות ב-21' קרוב ל-430. תודה.

חוזרים ב-13:37. (הישיבה נפסקה בשעה 13:33 ונתחדשה בשעה 13:37.) אני מחדש את הישיבה. סעיף 36001, התעסוקה.

הבקשה אושרה.

פנייה 37001 משרד התיירות, בבקשה.

להעביר עודפים מחויבים משנת 2020 בהיקף של כ-157 מיליוני

בשנת 2020 המשרד עלה פעולות שיווק גם בחודשיים הראשונים, בינואר-פברואר, לפני פרוץ משבר הקורונה, וגם ערך פעולות שיווק לשימור התודעה הישראלית בקרב מדינות בעולם. בנוסף, עשה קמפיינים ירוקים ופעילות חדשה באיחוד האמירויות בעקבות הסכמי אברהם.

במסגרת תוכנית זו המשרד תומך במארגני תיירות נכנסת יש נוהל מארגני תיירות נכנסת שתומך בשימור עובדים ובהוצאות שיווק שלהם. תוכנית תכנון,

אסטרטגיה ומדיניות כ-18 מיליוני שקלים. קיימות התקשרויות שחוצות שנה קלנדרית עם מהנדסים שבוחנים פרויקטים מלונאיים במסגרת חוק עידוד השקעות הון. שאלות. לגבי תוכנית 37102, בדוברות

זה כמו שלכל משרד ממשלתי יש דובר אתה מביא את תודעת מה שהמשרד עושה לתקשורת. זה לא קשור לתוכנית השיווק שלנו. בפרסום אני מבין שסגרו איתו חוזים לשנה הבאה, אבל מה בדוברות? למשל, יש התקשרות עם יפעת, שזה יש לכל משרד ממשלתי שסוקרת לך את כל הדיווחים שיש על משרד בתקשורת. משרד התיירות לא עובד עם חברת- - - הוצאות מאוד מינוריות לדוברות. התשובה ברורה.

מה זה החברה לארגונים בין-לאומיים? WTO. זה ארגון התיירות הלאומי של האו"ם. אנחנו חברים בוועדה שם, ישראל מאוד דומיננטית בוועדת התיירות. אנחנו מקבלים מהם נתונים שמשמשים אותנו במחקרים. זה עזר לנו מאוד במשבר הקורונה. צריכים לשלם דמי חבר - כמו שמשלמים ל-OECD. זה יוצא באזור 600,000 שקל. ל-OECD זה כ-80,000. מיקור חוץ זה רק עובדי מחשוב?

תוכנית 370208, בתוכנית זה שיווק של ארגונים, מופעים. זו תוכנית הכשרת כוח אדם. מי שמפעיל אותה זה מינהל חוויית התייר. אני מסתכל במה שפירטתם בבקשת הגשת עודפים ממשרד

האירועים פה מבוצעים על-ידי הרשויות המקומיות. הרעיון הוא להעשיר את חוויית התייר.

יש קריטריון, כי זה נוהל תמיכה שאנחנו מפרסמים בכל שנה, נוהל מפורסם גם בתקשורת, גם באתר של המשרד. יש עדיפות לרשויות חלשות יותר, עם למ"ס נמוך יותר או פריפריאליות? לא. ההעדפה היא לרשויות שהן בהכרח בפריפריה, כי הרעיון הוא לעודד לינה. טבריה, צפת. אנחנו מעדיפים אירועים רחוקים, 80 ק"מ, 120 ק"מ מהמרכז. למשרד התיירות יש הגדרה של ערי ליבה תיירותיות, ששם נמצאות בעיקר ערי התיירות שנמצאות בפריפריה כמו טבריה,

מועצה מקומית אילות, מצפה רמון. גם לתל-אביב אתם נותנים מענקים כאלה?

הם לא יכולים להגיש לנו כי הרעיון הוא שאנשים יתרחקו מהמרכז, זה מיועד לתיירות פנים שאנשים ילונו במקום כי לינה זו צריכת התיירות הכי גדולה ומשמעותית שיש כלכלית. כלומר גם אם נסתכל על ישובים באזור הצפון, דרום שיש להם צימרים זה גם נחשב לינה. אנחנו לא באמת בודקים לינה אבל הרעיון הוא להרחיב- - - יש פה השתלמויות של מורי הדרך. למה צריך? הרגתם אותם. אין להם שום פיצוי מהקורונה. למה שוב מורי דרך? מה אתם עושים איתם? אנחנו יודעים את הבעיה עם ההשתלמויות האלה. אלה התקשרויות משנת 2020. חלק מהם, בחינות של מורי דרך. עדיין מורי דרך נבחנים. יש כ-700 בכל מועד. אנשים עדיין מבקשים לחדש את רשיון מורה דרך שלהם. אגב, עכשיו הם הגישו בקשה לדחיית האגרה הם צריכים לשלם אגרה של איזה 200 שקל ואנחנו בשיתוף משרד האוצר פטרנו אותם. אבל כן עדיין זו פעילות ערה. צריך שהיא תהיה, אב במצב של היום אני לא יודע אם יש מורי דרך לצערנו במצב שלהם בקורונה.

נקווה לטוב. הגשתי על זה דיון מהיר מקווה שניפגש שם. כמה עזבו את הענף? יש כ-8,000 מורי דרך עם רשיון. אנחנו לא יכולים לדעת בפועל מי הלך לעבוד במשהו אחר. כמה לא ביקשו לחדש? זה רשיון לכמה זמן? כל שנתיים הם צריכים לחדש. אז תבדקו בבקשה בין 2019 ל-2012, כמה לא חידשו. תעשו 2018 2020, 2019 2021. נתון שייתן לנו אינדיקציה. תוכנית 370316, פעולות שיווק תיירות. תיאור התוכנית היא פעולות שהמשרד עושה בארץ ובחו"ל. איך אתם עושים את השיווק? פרסומי? החלק הארי של הפעילות הזו היא לעידוד תיירות נכנסת. יש לנו 23 נציגויות בעולם, חלק על-ידי שליח- - - מה מדינות היעד שאנחנו רוצים להביא, ששם מתבצע השיווק? אנחנו פועלים ב-23 מדינות. מדינות המקור העיקריות זה אירופה, אנגליה, צרפת. מה עם המדינות של הסכמי אברהם? בשנת 2020 התחלנו את החדירה המסיבית. קמפיין מאוד גדול. השתתפנו באקספו. אנחנו לוקחים חברת שיווק מקומית באמירויות כדי שתעשה לנו את פעילות השיווק. זה בדרך כלל שלב שאנחנו עושים לפני שאנחנו מחליטים לשלוח שליח של מדינת ישראל לשם. רוצים לראות אם יש

יש עד כמה שאתם מבינים? ככל הנראה כן, אבל זה מה שחברת השיווק תעזור לנו לראות. אתם עושים פעולת השיווק גם בארץ?

זה עבור תיירות פנים, כמו הקמפיין לאיים ירוקים שנעשה במהלך הקורונה כדי לעודד תיירות פנים בים המלח ובאילת. כשאתם מעודדים תיירות פנים ועושים - זה גם נכון לחו"ל, לאו דווקא בארץ אתם עושים את זה אני מאמין גם בעיתונות וגם במדיה הדיגיטלית. כמה מתוך זה אתם מקדישים בציבור הערבי, בציבור החרדי? אני עובר על העיתונות החרדית. לוקה בחסר. אנחנו כן משקיעים. נשמח לקבל את הנתונים. יהיה פה דיון עם לפ"מ, על הנושא הזה. שלחתי להם מכתב כדי לראות את הפילוח גם בין המגזרים וגם בשפות השונות של פרסומים של כל הממשלה לא רק של משרד התיירות. סעיף 370405, תכנון ופיתוח אסטרטגי ומדיניות - אתם נותנים פה שירות לייעוץ והחזר מע"מ. זה ניתן לאלה שבאים כביכול מחו"ל? אנחנו מהווים מעין צינור למדינת ישראל יש התקשרות עם מרכז הבהאיים. למשרד ישראל יש הסכם כבר מ-1987 עם מרכז הבהאי, הם מבצעים פה פיתוח תשתיות תיירות בחיפה ובעכו על חשבונם. במסגרת ההסכם אנו מחזירים להם את הוצאות המע"מ. אני תושב עכו, עברתי שם, הייתי מטייל שם הרבה. ינון, אתה כל פעם אומר: אני תושב עכו, אני תושב פה, אתה נמצא בכל מקום כל הזמן. לפני כמה דקות אמר שהוא תושב אשדוד. יפה שהוא נמצא בכל מקום. נכון. מה זה 370208 פעולות ביקורת המבוצעות על-ידי המשרד - ביקורת למי? יש פה גם התקשרות אנחנו עושים דירוג וולונטרי של בתי מלון, התקשרות של כמה שנים, אנחנו כל פעם וולונטרי נכנסים לעוד בתי מלון שמסכימים לדירוג וולונטרי. דירוג מלונות, 3 כוכבים, 4 כוכבים, 5 כוכבים. זו תוכנית שנועדה לשפר את חוויית התייר ונועדה להעלות את השירות והאיכות של שירותי התיירות בארץ לרבות המלונות. זו חברה אירופאית שעושה את זה, זכתה במכרז. סעיף 4, פרויקטים שמקבלים מענקים. מה זה? יש החוק לעידוד השקעות הון. זה בתקציב הרשאה להתחייב הוא לא פה. אנחנו מפרסמים נהלים כל שנה, וכשיזמים מגישים בקשות יש לנו מהנדסים ואדריכלים שצריכים לבדוק את הבקשות האלה לפני שזה עולה לדיון במינהלת השקעות. זה מכוח חוק עידוד השקעות הון. מדינת ישראל משלמת 20% מההשקעה של מלונות, למעט תל-אביב והרצליה. כלומר כל מקום שבונים היום. ואם יהיה מקום ליד תל-אביב והרצליה שגם נחשב מרכז? הגדרתם את זה כתל-אביב והרצליה? זו המפה האזורית. בת ים מקבלים. זה נקרא מפת אזורי עדיפות לאומית. היא מתחדשת כל חמש שנים להערכתי מכוח חוק לעידוד השקעות הון. אם ברעננה ובהוד השרון גם מישהו רוצה לבנות מלון. מרוויח 20%? לדעתי זה רק הרצליה ותל-אביב מחוץ למפה. יש עוד משהו תיירותי שמקבל החזר מע"מ כמו הבהאיים? תיירים פטורים ממע"מ. יש כל שירותי התיירות מארגני תיירות נכנסת ומלונות, הפטור ממע"מ- - - בונה בניין או תשתית כלשהי.

אבל למשרד התיירות יש נוהל של פיתוח תשתיות תיירות, וכל רשות מקומית או גופים כמו רשות הטבע והגנים שרוצים לפתח פרויקט תיירותי, יכולים להגיש במסגרת הנוהל ולקבל מענקים במסגרת הנוהל. הבהאיים לא יכולים להגיש. וזה שמגיש, מקבל את המע"מ חזרה? מקבל מענק. הוא שאל על המע"מ האם יש פה עוד גופים חוץ מהבהאיים שמקבלים? הוצאות המע"מ ניתנות למול אותן פיתוח תשתיות תיירות שהבהאיים מבצעים בעכו ובחיפה. הם מקבלים את זה כהחזר מע"מ - הדת הבהאית, אחת ההגבלות שלה, שהם לא יכולים לקבל מענקים או תרומות, באופן כללי. לכן ההסכם שנחתם ב-1987 זה החזר מע"מ על הוצאות הפיתוח בלבד. התייעצות סיעתית. חוזרים ב-13:56 להצביע. (הישיבה נפסקה בשעה 13:52 ונתחדשה בשעה 13:57.) אני מחדש את הישיבה. אגב,

אומרת פה חברת הכנסת יעל רון בן משה שיש גם במזרע אתר של הבהאיים. 37001, משרד התיירות.

מי נגד? הצבעה בעד רוב גדול הסעיף אושר.

תודה רבה, הבקשה אושרה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.